בוקר טוב.

אחרי שארז אורעד הביא את הנושא של מוסדות הציבור הוספתי.

בבקשה. יש שלוש רשימות שביקשתם שנתקן אותן. לפניכם מונחת רשימה מתוקנת, הכוללת שכר ככל שיכולנו עם חוות הדעת המשפטית.

רשימה